אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: רוויזיה של חברת הכנסת חיימוביץ', מיקי חיימוביץ' אני תמיד מתחיל שלי יחימוביץ' ואני מייד עוצר את עצמי.

אני יכול להגיד לך דבר אחד.

כשאני מגיע לעבודה פה וכשאני יוצא מהעבודה, אני מסתכל מה עשיתי. אני באתי לעבודה פה לפני שבועיים כשהייתה חובה על כל בן אדם והיו מחזות קורעי לב שמשכו אנשים למלוניות, את ראית את זה בדיוק כמוני, שזה הדבר שלא הייתי מוכן להסכים איתו ולא הייתי מוכן לאשר אותו הלאה. ולכן שמתי ברקס וגרמתי לממשלה להתעורר מהר ולחפש חלופות אלקטרוניות וטכנולוגיות, שבין היתר, אחד מהן זה הצמיד. הוצגו פה גם חלופות אחרות שאין היום טעם לקרוא בשמן בגלל שחייבנו גם בתוך החוק שהשימוש יהיה רחב בכל האפשרויות, כי יש כאלה שזה לא נוח להם וזה יהיה להם נוח יותר, יש כאלה שאין להם מכשיר טלפוני כזה. אני מניחה אבל שיש בעיה של קליטה סלולרית באזור של אזיק.

מי שאין לו קליטה סלולרית - - - אז גם את זה פתרנו בחוק, ויש ועדת חריגים. בסופו של דבר זה מגיע לוועדה, שאם משהו שלא תלוי באזרח עצמו, הוועדה יכולה לפטור אותו מהמלונית בגלל הדבר הזה. גם אני מבינה שזה יכול רק מי שיכול להגיע לביתו שלא בתחבורה הציבורית, כלומר, יש פה גם עניין של עשירים ועניים, נכון? לא.

האפשרות לבחור במנגנון הזה היא רק למי שיכול להגיע לביתו שלא בתחבורה ציבורית. אפשר לפטור מזה.

אפשר לפטור. במפורש עלה בשיח שאחת הסמכויות של ועדת החריגים היא לפטור מהתנאים, לרבות התנאי של התחבורה הציבורית. אני רוצה לומר לך,

שבדבר הזה, תאמיני לי, כשבאים ומציגים את האמת כמו שהיא, שהחלופה הייתה לנסוע למלונית על חשבון המדינה - - - לא.

יש חלופות שהמדינה תאכוף את הדבר הזה כמו שצריך. אני רוצה להגיד לך סוד, כי אנחנו בארבע עיניים: היא לא מצליחה. זו כמות אדירה. המשטרה לא מצליחה לאכוף את זה, נקודה. אבל אתם מבינים את הפגיעה בנושא של זכות יסוד לפרטיות של אנשים עם האזיקים האלה. אתם מבינים את זה.

אני אגיד לך למה לא. זאת הסיבה ש-15 שנה לא מצליחים להעביר את הסיפור הזה של האזיקים לאנשים שפשעו ויוצאים מהכלא. זאת הסיבה. אני חושב שמי שמנע את זה, לעשות את זה לאנשים שפשעו ויצאו מהכלא ובמקום זה, במקום זה, שיקול הדעת של השופט אם להשאיר אותם במעצר הוא ישאיר אותם עוד יום אחד במעצר אז מי שאומר את זה הוא אולי דמוקרט ענק, אבל הוא אידיוט גדול. לא את, כמובן. אני אומר את זה לאותם אלה. אני כמובן חושבת שזה נורא שעד עכשיו לא הצלחנו לחוק את זה. אבל זה רק מעורר סימן שאלה. אני אשמח מאוד בכנסת הבאה אני לא יודע באיזו ועדה אני אשב, אני מאוד מקווה לשבת עם הצוות הנפלא הזה שיש לנו כאן בוועדה, אבל בכל מקום שאני אהיה באמת - - גם אני,

מאוד מקווה להמשיך לשבת איתך בוועדה. תודה רבה. - - לקדם את הנושא הזה של איזוק אלקטרוני כחלופה לאיזוקים הנוראיים שעושים לאסירים. יש חברי כנסת נוספים שפעלו בעניין הזה. אמרתי לך, רציתי לעשות דיון אצלי. לא עשיתי את זה, לא כטובה אישית,

אלא חשבתי שזה לא יהיה נכון שאני אקח סמכויות לוועדה שלי מכם. אני רוצה לומר רק דבר אחד שתהיה רגועה. נכון שבחלק גדול מהדיון הזה הייתי פה לבד.

זה לא היה דיון שבאנו ונכנסנו.

ויודע גם היועץ המשפטי שבכל פעם, למרות שאני הרבה פעמים מאיץ בו על דברים שכבר אנחנו יודעים - - - אתם לא חוששים שזה ייפול בבג"ץ? גם העניין הזה שהמנגנון הזה מפרט, מדובר בחברה פרטית, שזה ממש הפרטה של השירות הזה. תראי, לנבא מה יהיה בבג"ץ אני לא יודע.

מפעיל את השכל הישר שבא ואומר זאת אומרת, אם אין לי את זה, מה החלופה שקיימת כרגע בידי הממשלה? החלופה שקיימת לה היא הפרה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסיבית. והעיקרון של הרעיון הזה גם היה שזכות הבחירה נתונה לבן אדם.

הוא יבחר. אם יש אדם שאמונתו היא שהוא לא מוכן שיהיה לו אזיק אלקטרוני,

שהוא לא מוכן, הוא ילך למלונית. המדינה חייבת לתת לו מלונית, נכון? חייבת.

יבוא בן אדם ויגיד: תקשיבו אליי, עם כל הכבוד, אני מוכן לשבת עשרה ימים במלונית לבד בחדר. אין חלופה של בידוד ביתי, שיש מוניטורינג קבוע של - - - זאת החלטה שכבר הייתה עוד כשהיית בפעילות בכנסת. אבל זו הייתה בוועדה שלי. אני לוקח אחריות עליה. חלק מהנושאים שבאמת חברת הכנסת חיימוביץ' מעלה הם בהחלט נושאים שאני חושב שעלו בדיונים.

בהחלט גם אנחנו העלינו את העובדה שיש פה פגיעה באוטונומיה במידה מסוימת, שמצמידים לבן אדם איזשהו אמצעי ויכול להיות גם פגיעה בפרטיות.

סוג האמצעי עצמו לא מפורט בחוק אלא רק ההגדרה, הגדרה יחסית רחבה שמאפשרת כל מיני אמצעים לאשר. מעבר לזה, חלק מהנושאים האלה עלו. למשל, בהיבט של החברה הפרטית, אז באמת הודק מאוד גם כבר בהצעת החוק הממשלתית זה היה ככה והודק מאוד שהיא נותנת סיוע טכני. היא לא מפעילה שיקול דעת, בוודאי לא אכיפתי. כל דבר שקשור באכיפה מועבר לגורמי האכיפה הממשלתיים. היא בעצם צריכה לבדוק התראות והחיוויים ולראות. אם יש בעיה טכנית היא צריכה לדווח עליו. אם יש איזושהי התראה שנראית, חשש אולי לאיזושהי הפרה, היא צריכה גם זאת אומרת, לפעמים לבעיה טכנית היא יכולה לתת פתרון טכני. אם זה איזושהי התראה לחיווי היא צריכה לדווח על זה לגורמי אכיפה,

לטפל בזה. בהחלט גם לסוגיה הזו של הכוח שניתן לחברה הפרטית זה משהו שהוועדה שמה דגש עליו והידקה אותו.

תודה. אני אומר לך שוב שאם היה עכשיו יותר זמן, הייתי יושב ומסביר לך את מה שעשינו פה במשך כמה ישיבות?

שעות ארוכות מאוד. הייתה ישיבה אחת שהתחילה ב-09:00 והסתיימה בערב. הכול היה פתוח. שמענו את כולם, גם את כל נציגי העמותות הפרטיות וכו'. ולכן, לאחר שנימקת את הדברים שלך, אני מעלה להצבעה. מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? אחד.

מי נגד הרוויזיה? שלושה.

הרוויזיה נפלה. אני מודה לך לפחות על שנתת לנו את הפוש על הנושא הזה של האזיקים לגבי האסירים,

כי גם שם זה הולך על אותו בסיס. הצעת החוק אושרה ותידון עכשיו במליאת הכנסת. אני רוצה ללכת ולהניח אותה.

רגע, שנייה. אנחנו פה.

גור, לרוץ אמרתי. לא אמרתי שתעשה את זה מכאן. הישיבה נעולה. הישיבה נעולה, למי שלא הבין עד עכשיו. הישיבה ננעלה בשעה 13:51.